מקווה שאתם רגועים יותר מהדיון שהיה לי בבוקר.

לנו לחוקק עוד חוק מאוד חשוב במדינת ישראל. במהלך השבועיים שחלפו, מאז שדנו בו בפעם